ברוכים הבאים לדיון ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו דנים כעת בהצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף-2020. מדובר בחוק שמאפשר לרשויות המקומיות לגבות היטל שמירה מהתושבים ולממן דרכו פעילות להגברת האבטחה והסדר הציבורי. תומר רוזנר, היועץ המשפטי, בקשה.

אתן רקע כללי לחברי הכנסת ולנוכחים האחרים. בתחילת שנות ה-2000, בעקבות התגברות האינתיפאדה השנייה, פעולות הטרור שהתרגשו עלינו והתערערות הביטחון האישי, החלו רשויות מקומיות לקבוע בחוקי עזר גביית היטלי שמירה מתושביהן. בשנת 2010 עתרה הגברת יוליה מלינובסקי, שהיא היום חברת כנסת, לבית המשפט העליון בטענה כי היטל השמירה שנגבה בעיריית חולון נגבה שלא כדין. בית המשפט העליון השאיר את שאלת הסמכות בצריך עיון, אבל קבע שסבירות ההיטל והשימושים שנעשו היו בעייתיים ולפיכך ההיטל שנגבה נגבה בצורה לא סבירה. בעקבות זאת פנתה הממשלה לכנסת והגישה הוראת שעה שקובעת שני הסדרים. ההסדר האחד הוא הסמכה של הרשות המקומית - עיריות ומועצות מקומיות - להסדיר נושאים של אבטחה, שמירה וסדר ציבורי בתחומן,

גביית היטל או אגרת שמירה כפוף לשיעור מרבי שנקבע על ידי שר הפנים בתקנות. במהלך השנים, מאז 2011 עד היום, החוק הוארך ארבע פעמים. הארכה האחרונה הייתה בשנת 2017 עד סוף 2019, אך בעקבות הבחירות לכנסת הוארך תוקפו עד ליום 16 ביוני 2020, שזה היום. במהלך השנים גם נוספה הוראה לחוק שמחייבת את ניהול הכספים של היטל השמירה בחשבון ייעודי, תוך דיווח של גזבר המועצה למועצת הרשות המקומית מידי שנה על התקבולים וההוצאות שנעשו בכספים. על פי הנתונים שקיבלנו ממשרד הפנים, כ-58 רשויות מקומיות - 46 עיריות ומועצות מקומיות ו-12 מועצות אזוריות - התקינו חוקי עזר שמחייבים הטלת היטל שמירה. היטל השמירה נגבה כשהוא מחושב לפי מטר מרובע של

כאשר ברוב הרשויות המקומיות ניתנת למחזיקים שזכאים להנחה בארנונה הנחה זהה בהיטל השמירה. במיעוט הרשויות, שזה כעשרים ומשהו רשויות, לא ניתנת ההנחה בצורה הזאת. את התיקון הזה שר הפנים סירב להכניס להוראת שעה. בגלגול הקודם ביקשתי שאם כבר מישהו מקבל הנחה בארנונה שיקבל הנחה גם בהיטל השמירה. הוא סירב להכניס את זה להוראת שעה. יכול להיות שכל רשות פועלת על פי שיקול דעתה. זה וולונטרי. שר הפנים אפשר וולונטריות לרשויות המקומיות. הוא לא הסכים להכניס את זה כנוהל. גם טבלת ההנחות בארנונה שנהוגה ב-257 רשויות מקומיות בישראל היא וולונטרית. גם ההנחות בארנונה הן וולונטריות?

ראשי הרשויות מאמצים אותן בגלל הלחץ הציבורי. הוולונטריות יוצרת איזונים בין סמכויות השלטון המקומי לסמכויות השלטון המרכזי. הדמוקרטיה מנצחת בכך שהציבור דורש את מה שמגיע לו. בשבוע שעבר דנתם כאן בחוק השיטור העירוני. אין קשר בין השיטור העירוני לאגרות השמירה. אגרות השמירה מממנות בחלק מהרשויות את השיטור העירוני, בחלק מהרשויות הן מממנות צרכים אחרים, כמו אבטחת אירועים, מוקד, סיירים של חברות פרטיות, רכישת ציוד רלוונטי של מצלמות, אופנועים וכו'. בחלק מהרשויות יש היטל שמירה ואין שיטור עירוני, בחלק מהרשויות יש היטל שמירה ויש שיטור עירוני, ובחלק מהרשויות יש שיטור עירוני ואין היטל שמירה. מה הבקשה מאיתנו? הממשלה מבקשת לעגן את ההסדר כהוראת שעה נוספת עד תום שנת 2022. בפעם הקודמת זה לא היה ליותר זמן?

לשנתיים, חוץ מהפעם הראשונה שזה היה לכמה חודשים. זה פשוט הוארך הפעם בגלל ממשלת מעבר, נכון?

הממשלה מבקשת להאריך את הוראת השעה עד סוף 2022. מדובר בהארכת הסמכות של הרשויות המקומיות לגבות אגרת שמירה, כפוף לאישור חוקי העזר על ידי שר הפנים. אנחנו צריכים להבין שכל פגיעה בהכנסות הרשות מצריכה איזה שהוא מתן מענה

כשאזרח מקבל הנחה, אותה הנחה נגרעת מתקציבה של הרשות. התחשיבים של אגרות השמירה לא לקחו בחשבון את ההנחות. רשות שלא ביקשה בחוק שלה לאפשר הנחות, התחשיב לא לקח בחשבון את ההנחות. הממשלה מבקשת להאריך את הוראת השעה כפי